חברי הכנסת, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. על סדר היום מספר נושאים, נתחיל בבקשה לרביזיה על החלטת הוועדה לאשר בקריאה ראשונה את הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים ושלוש, של חברי הכנסת ניצן הורוביץ, יאיר לפיד וקבוצת חברי כנסת. אני הגשתי את הרביזיה, אני ביקשתי אותה כדי לא לאפשר את תקיעת החוק. כאמור, אישרנו בוועדת הכנסת לקריאה ראשונה את חוק פיזור הכנסת העשרים ושלוש, במטרה לקיים בחירות קצרות, חסכוניות ושקופות. הצענו שתאריך הבחירות יהיה ה-16 במרץ 2021. הוספנו תיקון חשוב למען השקיפות בתעמולה של מודעות הממומנות ברשת, והגבלנו את תקרת ההוצאות של מפלגות שיתמודדו בבחירות. אנחנו מתכוונים להביא את החוק ביום שני הקרוב להצבעה במליאה לקריאה ראשונה. מי בעד הרביזיה?

מי נגד הרביזיה? מי נמנע? הצבעה

אושרה. ברוב של 10, הרביזיה לא התקבלה. רביזיה על החלטת ועדת הכנסת בדבר קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול (תיקון), התשפ"א-2020 רביזיה על החלטת ועדת הכנסת בדבר קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול. חברת הכנסת פלוסקוב, בבקשה, ביקשת רביזיה. תודה, אדוני היושב-ראש. אנחנו מדברים על ההחלטה שלנו לפני כשעה להעביר את הדיון על הצעת חוק הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול לוועדת הפנים. קודם כל אני מקווה שההחלטה כאן תהיה עניינית, מקצועית ולא פוליטית, ולכן מצאתי לנכון להגיד לכם כמה מילים.

הנושאים בהם תעסוק הרשות הם בתחום עניינה של ועדת העבודה,

הרווחה והבריאות, ולכן אני חושבת שגם הצעת החוק הזאת חייבת לעבור להמשך דיון בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות. ושוב אני חוזרת ואומרת, בואו נקבל החלטות מקצועיות ולא פוליטיות. אני חושבת שההסדר שנתתי כאן, בוודאי ובוודאי מחזק את העברת החוק לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות.

זו כמובן גם עמדתו של יושב-ראש ועדת העבודה והרווחה. בוודאי, כרגע ייצגתי אותו. את מייצגת אותו, אבל הגשת את זה בתור חברת ועדה, וזה בסדר גמור.

הוועדה. עמדת הלשכה המשפטית היא שהצעת החוק תידון בוועדת הפנים והגנת הסביבה, מכיוון שהנושא

גם לנו יש הצעה, זה יכלול אותה, נכון? לכם יש כבר בסדר-היום, ולכן אני מבקש לתת את הפטור. גם לנו יש הצעה, שאני חושב שהיא אולי בדרך. בגלל שהדיון נהיה מעכשיו לעכשיו,